בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2020 והצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'

אני לא מצליח להבין את זה. במקום לשבת כל היום ולהתווכח כמה אנשים ייכנסו לחנות. הנה, קחו את הפיילוט של הקניונים, הרי הפיילוט הזה היה יכול להיות הפיילוט הראשון שעובד על הברקוד. הקניונים היו מחר קונים את המכשיר הזה של ברקוד

ב-בלק פריידי, זה היה קורה גם אם היית שם את כל המגבלות שאפשר לשים. ראינו בכל המקומות האלה מה קרה ולכן עדיף שהפיילוט הזה יצליח. כבר מזהירים אותנו מסגר שלישי, ואני לא יודע על סמך מה, אבל אנחנו באמת מקבלים פניות נואשות. אתמול קיבלנו פניות ואני וחברים שלי מהמשותפת

את זה אומר מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל בית חולים לשעבר שאני מאוד מעריך אותו. לדעתי יש כאן התקבעות, לא יציאה מהקופסה.

היינו צריכים לבוא עם תרגילים איך לעבוד על הקורונה ולא איך לעבוד על עצמנו, איך לחיות אתה עד שיגיע

אתם לא צריכים לתמוך. אתם צריכים ליזום. אם משרד הפנים לא ישתף פעולה, ספרי לי על זה אבל לא נראה לי שזה יקרה. זה לא לתמוך אלא ליזום כי בינתיים אתם אלה שמנהלים את האירוע ולא משרד הפנים. אנחנו סיימנו לומר את מה שיש לנו לומר בעניין?

אני מבקש שוב. אני רוצה שבנוסח יהיה ברור לחלוטין, וגם שומעים אותנו נציגי משרד המשפטים. אני אומר במפורש שהפיילוט היה פיילוט, שבו, תהפכו אבן על אבן ותבדקו את כל המסקנות שלכם. אנחנו בתקנות עד יום ראשון חייבים שתהיה החלטה לכאן או לכאן. לא עוד כמה ימים דחייה ולא עוד סיפורים כאלה ואחרים. על סמך זה ובגלל זה אני רוצה להעלות להצבעה את שתי התקנות הללו. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2020.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נמנעים, 1 אושר אחד בעד ואחד נמנע. התקנות אושרו. מי בעד אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

15), התשפ"א-2020? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נמנעים, 1 אושר אחד בעד ואחד נמנע. התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:17.